בוקר טוב,

הנושא היום הוא הצעת צו מכר דירות (טופס של מפרט) (תיקון), התשפ"ב-2022. אנחנו נעשה את הדיון ממוקד. החוק יוצג על ידי משרד הבינוי והשיכון והאנרגיה בקצרה ואחרי זה נעבור להקראה. בבקשה. בוקר טוב. הצו שהצגנו לוועדה נועד להוסיף למפרט הדירות שלפי חוק המכר את הדירוג האנרגטי של הדירה. הדירוג האנרגטי נוצר על ידי מעבדה שבוחנת את היכולת של הדירה לעבור אקלום של מזג האוויר בתוכה, חימום וקירור, בצורה יעילה. זו תווית שדומה לתווית שכולנו מכירים ממוצרי חשמל שאנחנו רוכשים שמחולקת לדרגות A,

זה פרט צרכני חשוב לטעמנו שנבקש ממוכר דירות שביצע את הדירוג להציג לרוכש. תודה. משרד האנרגיה, התייחסות קצרה. אנחנו במשרד האנרגיה חושבים שיש חשיבות מאוד גבוהה לאשר ולפרסם ולציבור את תווית דירוג האנרגיה, התווית הזאת נעשית כחלק מחובות אחרות, אין פה שום תוספת חיוב, רק הצגה ושיקוף המידע לציבור. רכישת דירה היא הרכישה המשמעותית ביותר לרוב משקי הבית בישראל, המשמעות הכלכלית פה של הידע הזה היא עצומה. תודה רבה. יש מי שמתנגד להצעה הזאת? מקלב, משפט, אתה רוצה להגיד? או בהמשך? רציתי יותר פרטים, האם זו התחייבות של הקבלן בחוזה, לרמה אנרגטית כזו או אחרת? לא, רק לדווח מה מצב הדירה ברמה של האנרגיה. אין שום תקן במה שהוא חייב או לא חייב? לא, הוא צריך לדווח איך זה נבנה ומה המצב. בזמן מסירת המפתח, אז הוא אומר ככה וככה? הוא חייב לצרף לחוזה המכר מפרט. כשהוא עושה את המכירה הוא עושה מפרט. החובה המהותית לא כתובה בחוק המכר דירות, אלא החובה המהותית היא בהתאם לתקנות מקורות אנרגיה (הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור). מה שעושים כאן זה במסגרת המפרט לחייב את מוכר הדירה להציג לקונה, אנחנו תיכף נדבר גם על המונח להציג, להציג לקונה את הדירוג האנרגטי שבוצע לדירה,

כי החובה הזו נכנסה רק לאחרונה לתוקף, עוד הדבר הזה לא לגמרי נפוץ. הוא רק בסוף מקבל? טוב, כזה ראה וקדש. מה זה מועיל אם אנחנו שאדם יוכל לדעת מה הוא קנה ולדורות הבאים שהדירה מחליפה ידיים, שאנשים יידעו מה מצבם מבחינת החיסכון באנרגיה. אתה יודע, יש אחד, בא לירוחם, התגייר, משבדיה, בנה בית לבד, אמר שהוא יבנה את הבית בלי עלויות חשמל, צחקו עליו, כי זה לא היה. הוא עשה גג פאנלים סולריים, אחרי זה עשה עוד חימום מים באמצעות צינורות שחורים, עשה מנהרת רוח שעושה איזה תנועה, החום עולה. יש לו מקווה, אגב, הוא התגייר. בקיצור, כמעט אין לו הוצאות חשמל בבית. מוצלח.

כמעט אין לו הוצאות. אז אולי צריך ללכת ללמוד ממנו. אז תלכו למשפחת כתר, רחוב נחל צין ירוחם, חצי שמאלה, תראו איך אדם עשה, לבד הוא בנה את הבית. הכול מעץ? לא, בית בית, ממש מדהים. אני מזמין אותך, הרב מקלב. אז אדם שקונה בית כזה והוא יודע שהוא יחסוך עלויות כי זה תוכנן נכון ונבנה נכון והאקלים נשמר, אז זה דבר משמעותי. לא צריך לדעת לפני זה? זאת אומרת לראות אם באמת הקבלן עמד בזה, מה זה נותן אם אתה נותן את זה לא בחוזה ורק ב ? לא, בחוזה. חייב לצרף לחוזה המכר מפרט. אדם קונה דירה, יהיה לו מפרט. זה לא - - - כתוב את זה, צו המכר, סעיף 3(א) לחוק המכר. אילן, אתה רוצה שוב להסביר?

אז אני אסביר שוב. אני אומר אל תסבירו, תקריאו, כי ההסבר בגוף ההקראה ואז אנחנו נסביר עוד אם צריך, כי הנוסח מסביר מה עושים. אתה אומר שאחרי זה הוא ימכור את זה, השאלה כמה זמן כזה דבר מחזיק מעמד. זה בדרך כלל לדורות, כי החומרים שמהם בנית והתכנון האדריכלי ואם עשית פתחי יציאת חום וגובה תקרה מסוים ותנועת אוויר, זה לדורות. יחסית אני בתחום, הא? עובי הקיר, איטונג, לא איטונג, כפל, בידוד ועניינים. אני אומר לך שאם בדורות עסקינן, אני מנסה כבר כמה שנים טובות, אני לא אגיד כל השנים שאני נמצא כאן בכנסת, לחייב את הקבלן להעביר ללקוח דיסק, את כל תכניות האינסטלציה, תכניות הקונסטרוקציה. הצעת את זה בחוק?

ומה קרה עם החוק הזה? החוק הזה עכשיו נמצא בוועדת כספים. בקריאה ראשונה? לא, צריך להשתלב בתוך זה כבר בוועדה. אני זוכר שדיברת על הנושא הזה. ואחרי זה אדם רוצה לעשות שיפוץ או רוצה למכור, הוא צריך לדעת איפה עובר החשמל,

מה שתוכנן אז להגיש, מה שעשית תגיש. מה שעשית, מה שתוכנן אפילו. גם אם יש סטיות, אבל שיהיה איזה קו. מי שמתעסק בזה יודע כמה - - - זה גם לדורות. אחרי 20 שנה אתה מחפש איפה עובר הצינור. וגם אם אתה עושה לפני זה, אני לא יודע, אולי בהזדמנות זו - - - אז, הרב מקלב, אני מברך אותך שתהיה בכנסת

אתה לא חושב להיות בכנסת הבאה? אני מברך אותך שתהיה בכנסת הבאה. אני רוצה בכנסת הזו לגמור את הדברים. את העניין ההוא?

איך תגמור אותו? בצו הם יכולים? זה נמצא בוועדת הכספים. הם היו עסוקים במשהו אחר והם דחו את זה בקשר למדד הבנייה.

אנחנו ועדת הבית שלך, מר מקלב, נא להביא את הדברים לכאן. אני גדלתי, הדבר הראשון שעשיתי בסוף כנסת ה-17, כשנכנסתי לכנסת, נכנסתי לוועדת הכלכלה, אני זוכר, יזמתי דיון בפגרת בחירות על היטל המים כשהיה מס הבצורת, מס הבצורת שהיה אז מממשלת קדימה. היא הטילה מס בצורת ואנחנו לקראת סוף הדיון, זה היה כבר אחרי החקיקה, עשינו הרבה סיבובים ודיונים והיה מדובר שיעלה כסף רב לאנשים, מס הבצורת, בסופו של דבר מיתנו את זה לנכים ולא נכים והגדלנו את המכסה לבית, עשינו קצת שינוי בעניין הזה. שאול מרידור היה אז רפרנט של המים במשרד האוצר, זה היה אז. זו הייתה הפעילות הראשונה שלי בוועדת הכלכלה, אז אני זוכר את זה כפעילות הבכורה שלי. אתה שואל אותי על ועדת הכלכלה, אני כאן מרגיש שהתפתחתי, פה גדלתי. זה ביתי, אתה אומר. כאן ביתי, פה נולדתי. יפה. הקראה בבקשה. אילטוב היה היושב ראש אז, אני חושב. רוברט מאופקים. קדימה. הקראה ואחרי זה הבהרות והצבעה. אני אבקש לציין שאנחנו מבקשים לחדד בנוסח שאת תווית הדירוג האנרגטי המוכר יצרף למפרט ולא רק יציג אותה, חידוד טכני כמובן, המהות לא משתנה. טיוטת צו מכר דירות (טופס של מפרט) (תיקון), התשפ"ב-2022 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו-13 לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 (להלן,

ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור: תיקון התוספת 1. בצו מכר דירות (טופס של מפרט), התשל"ד-1974, בתוספת, בחלק "ב, תיאור הבניין, המבנה,

ציודה ואביזריה", אחרי סעיף 6.2.9 יבוא: 6.3 דירוג אנרגטי סעיף זה חל בנוגע לדירה אשר מיועדת למגורים 6.3.1 האם בוצע דירוג אנרגטי לדירה בהתאם לתקנות מקורות אנרגיה (הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור), התש"ף-2020 (להלן, תקנות דירוג אנרגטי), כן/לא. 6.3.1.1 אם בוצע דירוג אנרגטי לפי תקנות דירוג אנרגטי, יש למוסרו לרוכש הדירה באמצעות תווית דירוג אנרגטי כאמור בתקנה 2(א)(2) לתקנות האמורות, תחת סעיף זה או בנספח למפרט. תחילה ותחילה 2. תחילתו של צו זה שלושה חודשים מיום פרסומו (להלן, יום התחילה), והוא יחול לעניין דירה שהחתימה על חוזה המכר בעניינה תהיה ביום התחילה או לאחריו ושחלות עליה תקנות מקורות אנרגיה (הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור), התש"ף-2020. תודה רבה. הערות להקראה. אני רק רוצה לדעת שהבנתי, בזמן המכירה יהיה מפרט אנרגטי? מצורף לחוזה המכר. למה מצורף לחוזה המכר ולא בתוך חוזה המכר? אתה יודע שאתה יכול להתלבש בעתיד, לבקש מהשר להכניס לצו הזה בעתיד את המסמכים האלה שאתה רוצה של התכניות. אם הוא כבר מדווח על מצב האנרגיה, שישלח תכניות, אבל את זה צריך לסגור איתם. אתה תהיה איתנו ביחד. אני איתך, הרב מקלב, אבל אני לא יודע מה יעלה בגורלנו, אנחנו במרחב אי הוודאות, כולנו, נגזר עלינו. אני רק אציין שאכן עלה חשש שהנוסח כפי שהשר הניח על שולחן הוועדה חייב רק להציג לקונה ואנחנו ביקשנו להחליף את המונח ל'למסור לקונה', שהדבר יהיה בעצם לנצח בידי הקונה, כך שבעת המכירה המשורשרת הוא יוכל גם להציג את זה לקונה החדש. זהו. מי בעד? אנחנו בעד, אני ומקלב. תמיד אנחנו בעד ביחד, כל השנה הזאת אנחנו עובדים ביחד. אני חושב, הרב מקלב, שמעט יודעים שהוועדה הזאת 99% מההצבעות שלה פה אחד. זה נדיר. בימים של קשיים ומתח פוליטי. גם כשהאופוזיציה הצביעה נגד באופן עקרוני. בשנה סוערת הצבענו 99% מההצבעות פה אחד. זה ביטוי לכל הדברים. זה בזכות היושב

בזכות חברי הוועדה והענייניות והמסירות וההגעה ביום חמישי. לדעתי אני ואתה לבד בבניין עכשיו. יש גם רווחה שיושבת, אבל לא רבים נמצאים. אבל באמת עוד חוק ועוד צו ועשינו עשרות חוקים וצווים ולפנינו עוד דיונים חשובים במימוש הסכם ההטלה ועוד כמה משימות לפני שהכנסת תתפזר.

בעד 2 נגד 0 נמנעים אין אושר. אז פה אחד, אין נמנעים, אין מתנגדים. צו מכר הדירות מאושר כפי שהוקרא בוועדה. תודה לכולם, אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 09:43.